אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העלייה,

על סדר היום תמיכת משרדי הממשלה באמנים עולים. קלאודיה, מה את יכולה לחדש לנו?